צהריים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך,

על סדר-היום: הצעת תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי

מה שאני לא מוצא בו זה את ציוות אנשי הצוות שאמורים לעבור הכשרה כדי להפעיל את המכשירים האלה. אם החמצתי תגידו לי, לא ראיתי את זה. באחריות מי להכשיר אותם? לגבי העניין של ההדרכות,

באמת מינימאלית אבל אם ניקח אדם שמעולם לא ראה את המכשיר והוא טמון לו בארון אז הוא לא ידע. נכון, המכשיר נותן חיווי קולי אבל את ההכשרה המינימאלית הזאת צריך לעשות.

לכן אני מציע. אפשר לרשום שכל מנהל בית ספר צריך לייצר מצב שיהיו כמה אנשים שיקבלו

כל מי שנמצא במקום יכול